בביקור שערכה הוועדה לפני כחודש או חודש וחצי בעכו עלה הנושא של השיטור הימי, יותר נכון של התווך הימי, כנקודת תורפה. זאת בראייה של המשטרה המקומית, של משטרת עכו, שאמרה: יש דברים שאנחנו לא יכולים לתת להם מענה. אחד הנושאים הוא התווך הימי. לקח לי קצת זמן ללמוד, יחד עם חברי הוועדה, להעמיק בנושא, והבנו שיש אמת בעניין הזה. התווך הימי הוא תווך פרוץ בהיבט הפלילי. אני רוצה להגיד לכם בסוד, אל תגלו לאף אחד, שהפח"ע יודעת להתיישב נהדר על מסלולים פליליים. אנחנו רואים את זה גם בחיי היום-יום וגם במקומות אחרים, וזה לא פחות מדאיג אותי.

בעצה אחת עם כמה חברים טובים ממשטרת ישראל ומהמשרד לביטחון לאומי, החלטנו לקיים פה דיון ראשוני בעניין הזה, ללמוד את העסק הזה קצת יותר לעומק ולהבין איך אנחנו, כוועדה לביטחון לאומי, יכולים לעזור בשני תחומים: האחד, לייעץ על חשיבות הנושא וסדר עדיפויות למשרד לביטחון לאומי, וכמו שאתם יודעים גם את זה אל תגלו לאף אחד יש לי איזשהו קשר עם השר לביטחון לאומי, הדבר השני, הלא פחות חשוב, זה שאם אנחנו יכולים לעזור בהצעות חוק או בתיקוני חקיקה שיעזרו למשטרה ולגורמים האחרים לעשות את העבודה יותר טוב, אז בדיוק בשביל זה אנחנו נמצאים פה. אנחנו עובדים בשבילכם,

אני מזכיר למי שהספיק לשכוח את זה. אלה הנושאים, זה הדבר העיקרי שלשמו התכנסנו. לצערי הרב, חבריי חברי הכנסת שחברים בוועדה, מתרוצצים עכשיו בנושאים אחרים בוועדות אחרות לאישור התקציב וחוק ההסדרים וכל הדברים האחרים, אז במקרה הזה תאלצו להסתפק בי. שלומי טולדנו, בבקשה. צוהריים טובים לכולם, צוהריים טובים אדוני. בראשית הדברים אני מבקש לומר תודה על ההזדמנו לבוא לכאן להציג את הנושא של השיטור הימי והתווך הפלילי בים. תמונת המצב של השיטור הימי של משטרת ישראל אני אתן קצת רקע למי שלא יודע: יש לנו חמישה בסיסים, שלושה בים התיכון, אחד בטבריה בכינרת ואחד באילת, תחומי האחריות של משטרת ישראל בתווך הימי הם: טיפול בפן הפלילי, כל נושא הסדר הציבורי, הצלת חיים ואכיפת כלי שיט. אלה הנושאים העיקריים שיחידות השיטור הימי שלנו עוסקות בהם. "אכיפת כלי שיט", אתה מתכוון לרישוי.

בתווך הימי אנחנו מזהים בתוך המשטרה ניצול של כלי שיט שנכנסים ללא בידוק בצורה סדורה, גם של הברחות, גם של סחר בסמים ועוד ועוד עבירות פליליות, מאמל"ח ועוד, מעבר לזה, בשנים האחרונות יש גידול של המשיטים ושל כלי השיט במדינת ישראל. לא מעט אנשים זיהו את הספורט הזה כספורט שהוא גם סמל סטטוס ולכן היום יש הרבה יותר כלי שיט. יש גם יציאה של כלי שיט קטנים מישראל לכיוון צפון, זיהינו פערים בטיפול בתווך הימי. כל מי שנמצא פה סביב השולחן נמצא בעיצומה של ועדת מטה שאמורה לשים על השולחן את הפערים שזיהינו, גם בהיבט של משילות, גם בהיבט של אכיפה, גם בהיבט של טיפול בתוך התווך הימי. למעשה אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של העבודה ובשבועיים הקרובים

היעדים של העבודה הזאת הם: הגדלה של הבסיסים ועבודה בצורה רצופה יותר, הקמת מערך חקירות ומודיעין ייעודי. יש מערך חקירות ומודיעין שנותן כיסוי, אבל אנחנו רוצים לתת מערך חקירות ומודיעין ייעודי לתווך הימי. אנחנו נמצאים גם בסוג של עבודת מטה מול חיל הים להקים מכלולי שליטה משותפים, כדי שתמונת הים תהיה משוקפת גם לכוחות השיטור וגם לצבא. נמצא פה נציג צה"ל, כבר קיימנו איתם כמה מפגשים. מעבר לזה, יש עבודה שאני עושה במקביל, יחד עם צה"ל, להגדלת כמות החיילים שהצבא נותן למשטרה לטובת השיטור הימי, למעשה חיזוק היחידות האלה. כבר קיבלנו אישור רשמי ובאוגוסט הקרוב אנחנו אמורים לקבל את החיילים הראשונים. הם יעשו קורסים בתוך המשטרה כדי להגדיל את היחידות האלה.

העבודה גם מתייחסת על הסמכות המשפטית של השייטים שלנו, של הימאים שלנו, לעלות על כלי שיט לשם חיפוש. אם תרצה,

היועצת המשפטית שלנו תוכל להרחיב בנושא הזה. אנחנו חושבים שצריך שתהיה חקיקה שתאפשר לשוטרים שלנו לעלות על כלי שיט גם ללא צו וללא מידע מודיעיני, כדי שנוכל לעשות את עבודתנו נאמנה. אני בהחלט אשמח לשמוע אותה. התועלות שאנחנו רואים מההתעצמות של המערך שאנחנו מבקשים שיהיה במשטרה: איסוף מודיעיני ממוקד, נוכחות, משילות, שת"פ עם חיל הים, שצריך להיות מעבר לגבולות הגזרה ומעבר לשיתוף פעולה שיש לכל מפקד שיטור ימי אצלנו עם בסיס חיל הים הרלוונטי,

אם זה באשדוד או אילת. הזיקה צריכה להיות זיקה כך שאין גבולות גזרה בין הבסיסים אצלנו והמערך הוא מערך אחד שיודע לתת מענה. אם אני מבין נכון, היום כל אחת מהתחנות שפירטת כפופה למחוז. אין לך חיל ים. אין זרוע ים, יש מערך שיטור ימי. מי שיושבים לימיני הם מפקדי שיטור ימי, למעשה בוני בניין הכוח של המערך הזה. ההפעלה של יחידות השיטור הימי היא על-ידי הכוחות הטריטוריאליים, המחוזות. אנחנו רוצים לחזק את זה ושוקלים גם עוד הצעות. כרגע אנחנו מבקשים לחזק את היחידות האלה. אנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד שהכוחות שלנו יראו את תמונת הים ויוכלו לתת מענה עם הסמכויות שאנחנו מבקשים לעצמנו. יש גם עבודה במל"ל שנעשית סביב האכיפה וכל התווך הימי. נמצאים פה הגופים ששותפים לעבודת המטה הזאת וכמובן שגם אנו שותפים לה. בסוף, כשאנחנו מסתכלים על התווך הימי, זו בסוף בעיה לאומית. אומנם משטרת ישראל נמצאת פה והיא גם הדוברת הראשונה, אבל זו בעיה לאומית. אני חושב שאם יש לנו גבולות שאנחנו יודעים להגן עליהם מצפון ומדרום ויודעים לעשות את זה בצורה טובה, אנחנו צריכים גם לדעת לשלב זרועות ולעשות עבודה אחת סדורה שנותנת מענה טוב יותר ממה שיש היום. יש היום פעילויות, אנחנו יודעים לאכוף, אני חושב שאנחנו צריכים להדק את השורות ולהיות טובים יותר. אני אשמח שהיועצת המשפטית של אגף המבצעים תפרט על הסמכויות. רגע לפני שהיועצת המשפטית תדבר, אם הבנתי נכון יש פה גם מישהו שהוא רמ"ד שיטור ימי. ארמן סקיימו, בבקשה. אני חושב ששלומי הציג את זה באופן מלא. יש עבודת מטה שנעשית כדי לתת מענה להרבה מאוד פערים מעבר לנושא של סגירת הגבולות ובדיקות, אלא גם הנושא של פערי זמן ותגובה. אומנם יש לנו שלושה בסיסים בים התיכון, אבל הפריסה שלהם אינה הגיונית. זה אומר שאם בסיס יש לו 100 ק"מ של חוף והוא נותן מענה באמצעות כלי שיט אחד, אנחנו נכנסים למצב שבו אנחנו לא יודעים לתת את המענה הראוי והנדרש. כאן, בעבודת המטה שאנחנו בעיצומה, אנחנו מבקשים לתת מענה גם לנושא הזה של פריסת זירה הרבה יותר טובה ואפקטיבית ממה שיש לנו כרגע. אני רוצה להבין את המבנה הארגוני. בכל מחוז יש היום נציג של השיטור הימי? לא. יש בסיסים שעובדים במחוזות והמחוזות הם הפיקוד הטריטוריאלי שלהם. אנחנו אחראים על בניין הכוח אחראים על כל הנושא של כלי שיט, אחראים על כל הנושא של הכשרת הימאים שלנו והנחיה מקצועית מה הם צריכים לעשות. מפעיל הכוח הוא שטח טריטוריאלי שלו, של מחוז. הבנתי. הייעוץ המשפטי, בבקשה. לפני זמן מה קיבלנו פנייה מהשיטור הימי כדי לבדוק אם הם יכולים לעלות על הספינות האלה ללא חשד, אפשר להגיד ללא כל סיבה, ולבצע חיפוש. מבדיקה שערכנו, היום אין סמכות כזאת. כשאנחנו אומרים "ללא חשד", כלומר שאם יש חשד עדיין צריך צו של בית משפט.

לא צריך צו של בית משפט, אבל הם רוצים סמכות רחבה יותר. לפי מה שהם הסבירו לנו, יש אזור בתוך המים, מהכניסה למים הטריטוריאליים ועד ההגעה לבדיקות של גורמים אחרים, שלמעשה הוא פרוץ. אם יש לנו חשד, אנחנו כבר במצב יותר טוב, אבל מה אנחנו עושים במצב שאין לנו חשד. לפני כשבועיים קיבלנו מהם את הבקשה לנסות לקדם את זה ואנחנו בודקים את זה במספר אפיקים באיזו חקיקה אפשר יהיה להשתמש, אם בחוק החיפוש או בפקודת הנמלים או בחוק להסדרת הביטחון. עדיין אין לנו תשובה סופית בנושא ועל מה אנחנו ממליצים, אבל זה מה שאנחנו בודקים כרגע. אני מנהל אגף כלי שיט קטנים ומשיטים ובכובע נוסף אני רגולטור של אגם הכינרת, מנהל נמל טבריה. אפשר להוסיף על מה שנאמר שהבעיה המרכזית היא תפיסת כלי שיט. למשל, שוטר יכול לתפוס רכב שעבר עבירת תנועה, אבל הוא לא יכול לתפוס כלי שיט, הוא לא יכול לעצור כלי שיט. הם מבקשים ממני איזושהי החלטה מסוימת במצב אחרי תאונה ימית או אחרי מצב מסוים של בעיית בטיחות. למעשה אנחנו תופסים את זה עד שהבוחן שלי מגיע ובוחן את כלי השיט ואז משחררים אותו. כיום אין לנו יכולת לתפוס כלי שיט. אני מבקש שבמסגרת החקיקה יוכנס גם הנושא הזה של תפיסת כלי שיט.

חשוב מאוד מה שהעלית עכשיו. אני רוצה להוסיף גם את הסיפור של אכיפה נגד שיכורים בים. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד-מאוד קריטי.

לנוהגים ברכב אתה יכול לעשות אכיפה, לשלוח לבדיקה אם יש סימנים מעידים, אבל פה אין עבירה כזאת בכלל. הצפנו את זה בעבודת המטה ואנחנו נצטרך לעשות חקיקה בהקשר הזה. יש כבר איזושהי הצעת חוק בהקשר הזה. אני כתבתי את ההצעה כבר לפני חמש-שש שנים. לקחתי דוגמאות מכל המדינות בעולם אוסטרליה, קנדה אבל אני לא יודע איפה עומדת ההצעה הזאת. גם אנחנו ביקשנו את הצעת החוק הזאת בנפרד ונאמר לנו שרוצים להכניס את זה לתוך התיקון הגדול של פקודת הנמלים. כרגע זה קצת תקוע שם בתוך העסק הזה. מבחינתנו זה לא חייב להיות דווקא בתוך פקודת הנמלים ואם אפשר לקדם את זה בצורה אחרת,

בשביל זה אנחנו פה, מוריה, נצלו את זה. הערה נוספת זה הנושא הכי חשוב, במיוחד בכינרת בכינרת שמים גם גז צחוק ויש יותר אלכוהול מדלק בכינרת. כן, שמעתי אותך אומר את זה כבר בעבר כשהייתי מפקד יחידת חילוץ גולן. חיל הים, אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלכם. אל תתבייש לתת טיפים למי שבונה כוח עכשיו. צוהריים טובים ותודה על ההזדמנות. ראשית, אני אגיד ששיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, בכלל החתכים, הוא שיתוף פעולה פורה מאוד בהרבה מאוד תחומים, אפילו אפשר לומר ביום-יום. זה שיתוף פעולה לא רק ברמת המטות, אלא הוא שיתוף פעולה שקורה גם פנימה בתוך הזירות, עם סיוע והדדיות מלאה. אני מחזק את מה שנאמר על-ידי עמיתיי, חיזוק של המערכים הימיים בתוך משטרת ישראל יאפשר משילות טובה הרבה יותר במרחב הימי. בתוך כך, חשוב לי לציין שהעובדות או הבעיות או הפערים שצוינו פה הם משמעותיים לאופן שבו אנחנו נתפסים כמדינה במרחב הזה. בהקשר הזה אני אומר שיש פה הרבה מאוד דוגמאות - אולי זה לא לוועדה, אבל בכל זאת אני אתן כמה דוגמאות טקטיות שמשפיעות גם על אופן הפעולה שלנו ביום-יום כמו המרחבים הסגורים, שטחי האש שהשכם והערב נכנסים אליהם אנשים שאין להם את הרשות להיכנס לשם, והאכיפה למולם היא מורכבת מאוד-מאוד. הכלים, שמשטרת ישראל מדברת עליהם, בין אם זה באופן בו הכלים האלה יתפסו את המרחב הימי, בנוסף לכלים שיאפשרו את המענה ברגל המסיימת. מבחינתנו, אנחנו מחזקים אותם באופן מלא וגם שמעת על שיתוף הפעולה פה עד רמת החיילים. נראה לי שזה ברור. לכן מבחינתנו אנחנו יד ביד עם המשטרה.

צריך ללכת לשולחן השרטוטים ולראות איך אנחנו תופרים את המענה, במרחבים, מים טריטוריאליים והנהלים שקורים בדרך ואיך מתבצעת העברת המקל, אבל לאפשר לגמרי למשטרת ישראל לממש את האחריות

איך אתם עובדים היום מודיעינית מול גורמים צבאיים מודיעיניים ומול גורמים אזרחיים מודיעיניים? אני לא חושב שיהיה נכון לפרט כאן. לא התכוונתי לפרטים. בגדול, יש לכם מערך מודיעין שלכם. יש את מד"ן בזרוע הים. הם אחראים על כל התחום המודיעיני. אני מנסה לתת כלים, גם לי וגם למשטרה, לקבל החלטה על המבנה הארגוני, אם באמת להמשיך עם הכפיפויות למחוזות או לעשות מזה כוח ימי חיל הים של המשטרה. אני הייתי ראש מטה פיקוד דרום, לא הייתי אחראי על אילת.

אבל אני חושב שקודם כול נכון יהיה, לפני קבלת ההחלטה על המבנה, להחליט מה אנחנו רוצים ומשם ללכת למבנה ולא הפוך. אוקיי, הצעתך התקבלה. לעניין רמת שיתוף הפעולה, לפחות של רספ"ן מול השיטור הימי למעשה אין לנו כוח ימי, הם האכיפה, הם אוכפים את תקנות הבטיחות שלנו.

כמו שהציג פיטי זה הכינוי של ארמן אין לו יכולת לשלוט על גזרה מאוד-מאוד גדולה, מחדרה עד ראש הנקרה, עם כלי שיט אחד. צריך לחזק אותם. אנחנו מחזקים את ההתעצמות הזאת. צריך לחזק אותם בנקודות, לחזק אותם גם בעכו, גם בחדרה, גם בחיפה, להוסיף כלי שיט, כדי שמרחב הפעולה ויכולת התגובה המהירה שלהם תהיה יותר טובה ואז אנחנו יכולים לפנות אליהם בבקשות.

אם הוא צריך להיות גם בעתלית וגם בעכו, הוא לא יכול להיות. כבודו, אני רוצה להוסיף עוד שני דברים: השיטור הימי לא השתנה 30 שנה, אבל המציאות השתנתה פלאים, גם בכמות כלי השיט, גם המשיטים וגם כל מיני ארגונים שנמצאים בתוך המשיטים האלה. כשאנחנו צריכים לפעול באמצעות חמישה בסיסים בלי פריסה נכונה, כאשר בתוך הבסיסים האלה יש את נמל עכו, נמל יפו, הרבה מאוד מקומות שמצריכים מאיתנו הרבה מאוד עבודה בתוכם. לכן במתכונת הקיימת היום לא ניתן לתת את המענה הראוי והנדרש. עבודת המטה נותנת מענה מקיף מאוד-מאוד בנושא הזה של פריסה נכונה, הקמת בסיסים חדשים וכמות הימאים שיעבדו בשטח. יניב אשור, מנכ"ל עיריית עכו, בזום. בבקשה. יניב אשור הוא אחד הגורמים שהשפיעו על קיום הדיון הזה. שלום לכולם, שלום ליושב ראש הוועדה צביקה פוגל. שוב נפגשים אחרי סיור ממושך בעכו. שמעתי בקשב רב את כל המשתתפים ואני שמח מאוד שקלענו לדעת גדולים, שכולם סובלים מאותו דבר: היעדר משילות והיכולת לתת את איכות החיים שצריכה להיות. אני רוצה להצטרף לדברי סגן-ניצב ארמן. מבחינתנו, השיטור הימי לא השתנה אולי כבר 30 שנה, אבל בעכו זה השתנה משמעותית ברגע שהוציאו את השיטור הימי מהמזח והנמל בעכו. בעבר, ימים אחורה, הייתה נקודת משטרה של השיטור הימי. אני חושב שעכו היא אחת הנקודות שמשפיעות, גם כמחולל פשיעה באזור הנמל וגם מעודדת תיירות ימית. ברגע שהוציאו את הכוח המשמעותי הזה של הים, אנחנו רואים תופעות, עד כדי מוות של אנשים מפגיעה של סירות טורנדו שלא פועלות כמו שצריך. אין לי ספק שהמרחק הגיאוגרפי של השיטור הימי, שכשהוא נמצא פה הוא עושה עבודה נפלאה יש לנו קשרי עבודה נפלאים אבל זה לא מספיק. אי אפשר שתהיה רק סירה אחת שיושבת בחיפה שצריכה לבוא לתת מענה לחופי רחצה מוכרזים, אופנועי ים וסירות טורנדו. אנחנו בכשלים בעייתיים מאוד, גם מבחינת החוק, שכן ידוע לכולם שמים אינם בתחום האכיפה של הרשות המקומית. בהקשר זה אנחנו מנסים לזרוק איזשהו רעיון באוויר אם יש בעיה של כוח אדם וכד', אזי כמו שבנו את השיטור העירוני על בסיס של פקחים ושוטרים, עם שילוב סמכויות, אז אולי אפשר לבנות שיטור ימי משולב עם תיקון חקיקה בנושא הסמכויות. הקמת רעש של ספינות טורנדו אני חושב שגם בכינרת זה קיים, אבל אצלי זה משמעותי יותר בגלל הקרבה לאזורי מגורים עם מוזיקת אירועים עד שתיים לפנות בוקר, אני לא יכול לאכוף בגלל שהוא לא נוגע באדמה שנמצאת בעיר עכו, אלא באזור הים, גם אם זה 50 מטרים מאזור המגורים. יש היעדר גמישות שלנו והיעדר משילות היעדר אכיפה אמיתית לצרכים הקיימים היום. לכן אני מצטרף לדברים שנאמרו כאן וחשוב שניתן את המאסה הקריטית בעכו וגם ביפו, בכל הערים המעורבות שחוו אירועים כאלה ואחרים, כדי שלא נתעורר לבוקר אחר בעתיד.

תודה ליניב. זה חלק מהיתרונות כשמנכ"ל עירייה הוא גם קצין משטרה לשעבר, אז אנחנו מרוויחים פעמיים. אני תובעת ראשית של משרד התחבורה. אני רוצה להציג את הממשק שלנו שקיים מול השיטור הימי. למעשה אנחנו התביעה שמממשת את המאמצים הכבירים של השיטור הימי בשטח. הם עושים עבודה מדהימה וקשה מאוד מול ציבור מפוקחים מאוד קשה ובעייתי בחלק גדול מהמקרים. אלינו מגיעות הבקשות לביטול אותם קנסות שהשיטור מטיל והבקשות להישפט, כך שאנחנו גם בעלי סמכות להגיש כתבי אישום ברחבי הארץ, מאילת ועד הצפון. אפשר להגיד שחסרים לנו כלים משפטיים כלי אכיפה וכלים תביעתיים שלא קיימים, לעומת הכלים הקיימים בשיטור היבשתי ובשיטור התנועה. יש שוטרים בכבישים שלהם יש הרבה מאוד סמכויות שאין פה לשיטור הימי.

כתביעה, יש בסופו של דבר סמכויות להגיע לקנסות, אולי קנסות כבדים, התחייבויות על תנאי, אבל ברמת הרישיון ופסילה שלו בפועל, נקודות וכל המבנה הזה, זה לא קיים ביחס לעבירות בים, ולכן זה גם לא כל כך מרתיע. בנמל עכו למשל, יכול אדם שיש לו כלי שיט להשטה של ציבור ומותר לו להעלות לכלי השיט 12 אנשים והוא מעלה יותר מ-20 אנשים, ולא רק פעם ביום, אלא שוב ושוב במהלך אותו יום, בלי אפודי מגן, אפילו בלי ביטוחים, בסוף הוא יגיע לבית המשפט ויקבל קנס שהוא יחזיר אותו ביום-יומיים עבודה. לכן גם לטעמנו הנושא הזה חשוב. האמת היא שכשהגעתי לדיון הזה חשבתי שיהיה פה מישהו שירגיע אותי, אבל ממה שאני למד בדיון הזה עד עכשיו זה שהייתי אופטימי. אדוני, הדיון מצולם ומוקלט ואני לא יכול לדבר - - - אז דבר כמה שאתה יכול. אני לא אתן התייחסות.

אז אחרי זה תתפוס אותי לבד, אני אשמח ללמוד עוד. ברשותכם, אני אתחום את דבריי רק לבעיות של ייבוא-ייצוא, תכלס לייבוא. זה לא כי שאר הדברי פחות חשובים, אלא כי אני באמת פחות מבין בהם ופחות יש לי מה לתרום לדיון. לגבי סמכויות למכס יש סמכויות גם של חיפוש וגם של תפיסה, כולל חילוט כלי שיט. אולי אפשר להיעזר גם באנשי המכס, שאני יודע שהם עובדים צמוד, ולהשתמש ביכולות האלה במבצעים משותפים. לכם יש את הסמכות הזאת?

אפשר אולי גם ללמוד איך זה מנוסח וכו'. למרבה האירוניה למכס אין יכולות אופרטיביות בים עד שאותו מבריח או עבריין נוגע בחוף ומתחיל לרוץ או לברוח. למעשה אין לנו יכולות אופרטיביות ולכן פה אנחנו בדרך כלל נשענים על יכולות של הגופים האופרטיביים המוצלחים פה. מבחינת האתגרים המכס הוא גוף שמאוד מונחה IT. הצלחנו להשתמש בהרבה כלי open source שיש באינטרנט כדי לאתר כלי שיט ולראות שהם לא עוברים אותנו. הסמכויות של המכס הן גם מיסוי. אני מניח שזה לא הסקופ היחיד של הדיון הזה, אבל גם נושא של סמים וגם נושא של אמל"ח הם באחריות המכס. שוב, אני מדבר על הברחות. הצלחנו להגיע עם אמצעים דיגיטליים למידע חשוב, התחלנו שיתופי פעולה עם המשטרה והצבא, כרגע זה ידני עם מיילים וטלפונים אנחנו מקווים שבעתיד יהיו ממשקים דיגיטליים. אני רוצה לציין את המרכז לאבחון שנמצא במכס, שמטרתו שיתופי פעולה ושיתופי מידע עם כל גופי הביטחון בעניין האמל"ח. אני לא יכול לומר יותר מזה, זה מה שפורסם, אבל גם למשטרה יש נוכחות של כבוד שם, גם הצבא, ואולי אפשר להשתמש בפלטפורמה הזאת כאיזושהי התחלה של שיתוף פעולה. זה כבר מוסדר משפטית וגם שאר הדברים. אני מקווה שמה שאמרתי כן הצליח להרגיע... אקמול לחולי סרטן. אני ארגיע ואומר שבמה שיש אנחנו עושים את המיטב. לא היה לי ספק. אני מכיר את השניים שיושבים משמאלך. הם לא ייתנו לי לעשות אחרת. העלייה של המכס על כלי שיט וחיפוש על כלי שייט היא כבר בתוך המעגנה, כשהכלי כבר מגיע. אנחנו רוצים את הסמכות בים, אנחנו רוצים לבחון אותו כבר בים. לא לפני שהוא מגיע, כי יש לו דרך ארוכה ואנחנו השחקן היחידי בדרך הזאת אחרי שהכלי עובר בדיקה של חיל הים. לכן שם אנחנו צריכים את הסמכות, ב-6-5 מייל, שם השליטה שלנו תהיה הרבה יותר טובה. תודה על הדיון החשוב הזה. מאז 30 שנה, גם המדינה עברה תהליכים ושינויים, חלק מזה זה שהגבולות נסגרו, בין אם זה מצרים, לבנון, ומה שנשאר פתוח זה הגבול המערבי שלא השתנה. על זה אחראים ככה וככה שוטרים וככה וככה ספינות. למה אני אומר "ככה וככה"? מה שיש, זה מה שיש. זה לא שאם יש לי בעיה שם, אני אגיד שנעביר ממחוז דרום עוד שוטרים, עוד כלים. אני לא יכול. מה שיש שם, זה מה שיש שם ועם זה אני מתמודד. לכן צריך להגדיל את המערך הזה, כדי לתת מענה לכל האיומים האלה ולכל התרחישים שקודם לא נתנו עליהם את הדעת. אני מודה פה על שיתוף הפעולה, שהוא מעבר לכל הפרוטוקולים ודברים רשמיים, עם חיל הים, עם רספ"ן, עם משרד התחבורה והמכס, שאנחנו נאלצים להשתמש בסמכויות שלהם כדי לעשות את העבודה שלנו. גם זה דבר קצת הזוי. כשאופנוען מתנדנד לו שיכור על אופנוע ים ואנחנו מכירים מקרים של דריסה, מוות וכו', גם בכינרת וגם בים התיכון ובאילת אנחנו כמעט שלא יכולים לעשות כלום ושום דבר, כי פעם רב חובל היה עם בקבוק ויסקי בקבינה. כך זה התחיל ונמשך עד היום, אבל רק אצלנו ולא אצל אחרים. הרבה דברים ניתן לתקן ולעשות בלי תקציבים ותקנים, אלא רק לתת לנו את הסמכויות ולשנות את החוקים. אני חושב שיש פה תהליכים שתקועים פה כבר חמש שנים ויותר וכדאי להזיז אותם. בשל כך

משרד המשפטים בזום,

ראשית, עדיין לא קיבלנו פנייה מסודרת בנושא הזה. כמובן שככול שתועבר אלינו, אנחנו נשמח לסייע במה שצריך.

אם בכלל, הייתם מעורבים בעבר בנושאים של שיטור ימי או התווך הימי או פלילי דרך הים וכד'? אנחנו חלק מהעבודה הגדולה של פקודת הנמלים ולחלק מהדברים שעלו בדיון הזה כן יש מענה מסוים, אבל אנחנו לא רוצים להתייחס לדברים באופן קונקרטי כי לא קיבלנו פנייה לפני הדיון ולא יכולנו לעגן איזושהי התייחסות רצינית לדברים. כמובן שאנחנו בקשר גם עם המשטרה וגם עם חיל הים ואנחנו מסייעים להם במה שאפשר בעבודות המטה החשובות האלה. המשרד לביטחון לאומי, בבקשה.

אני אתקשה קצת להתייחס כי הייתי בדיונים המסווגים בנושא ולכן לא אכפת לי לדבר לאחר מכן. אוקיי. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אני אתן קצת מספרים. אם לפני עשור היינו עם 55,000 משיטים, היום כעבור עשור - אנחנו עם 120,000 משיטים. הווי אומר ש-65 שנה היינו עם 55,000 משיטים ובעשור האחרון כמעט שהכפלנו את המספר. אם היינו עם 12,000 כלי שיט קטנים "כלי שיט קטן" מוגדר מ-0 עד 24 מטרים ועד 100 טון היום אנחנו עם 32,000 כלי שיט, אבל אנחנו עם אותו כוח אדם, במיוחד בשיטור הימים, ושם דבר לא השתנה. כשארמן מדבר על גידול, זה הגידול. זה גידול משמעותי. אני רוצה להתייחס להצעה של יניב, מנכ"ל עיריית עכו, לגבי השיטור העירוני בים. להבנתי הדבר הזה נבחן לפני מספר שנים ולא התרומם. לתוך עבודת המטה הזאת אנחנו נכניס גם את העניין הזה. אני אלמד יחד עם יניב את הרעיון ואולי זה יהיה חלק מסל הפתרונות לשיתוף פעולה, כי בסוף זה איזשהו מענה הוליסטי וגם הרשויות המקומיות יכולות לסייע פה. מעולה. רגע לפני שאני מסכם, מישהו רוצה להוסיף משהו חכם לדיון? אין. אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה שהרגישות שלנו לאיומים על שגרת חיינו, גם פלילי וגם פח"עי, מחייבים אותנו לנסות לתת מענה. נדמה לי שהתחום הזה של השיטור הימי אני מתייחס אליו כאל תוצאה, כי הבעיה אינה השיטור הימי, הבעיה היא התווך הימי שלא נתנו לו מענה עד היום כשאני מסתכל על התמונה, אני מבין שיש לנו פה פרצה, לא רק נקודת תורפה. יש פה משהו שאנחנו חייבים לתת לו מענה. שמחתי לשמוע את כל הגורמים, לכל אחד פה יש עניין באיך לעשות את זה. אני לא אחליט בשביל כולם איך לעשות את זה, אבל נדמה לי שהדבר הנכון הוא קודם כול לראות מה אנחנו רוצים . אני מקבל את ההצעה של נציג חיל הים בואו נגדיר מה המשימות, נחוקק לזה את החוקים ובמקביל אנחנו נעביר את ההמלצות שלנו למשרד לביטחון לאומי איך לבנות את הכוח ומה להקצות לטובת הדבר הזה, כי נדמה לי שזה משהו שחייב גם את המשרד לביטחון לאומי להעסיק. אני חושב שצריך להרחיב את הסמכויות של השיטור הימי ואלה יהיו גם המלצותיי. מוריה, אתם צריכים רק להחליט אם אתם רוצים להזיז את זה דרך המשרד בהצעת חוק ממשלתית או דרך הוועדה בהצעת חוק פרטית, אין שום בעיה. תגבשו איזשהו רעיון, תנסו לראות שיש בתוכו גם את האינטרסים של השותפים שלנו, לא רק מה ששלכם, ונעשה את זה. לא נראה לי שצריכה להיות בעיה. לא התייחסנו פה, אבל נכון לראות שהצעות החוק או תיקוני החקיקה שלנו בהרחבת הסמכויות נוגעות גם לכלי שיט שיש להם דגל ישראלי וגם לכלי שיט שאין להם דגל ישראלי. זאת אומרת, אנחנו חייבים לראות שאנחנו נותנים מענה לדבר הזה. שיתוף הפעולה, שהוצג כאן על-ידי ראש חטיבת השיטור, עם חיל הים ועם הגורמים האחרים הוא בהחלט משהו שיכול להביא לתוצאות הרבה יותר טובות. אני מקווה שנדע להמשיך עם זה. אני באופן אישי, כמי שלא מזמן גם עשה רישיון שיט, אז אם אתם זקוקים למשיט, אני מוכן לעבוד אצלכם, אין שום בעיה. ההשתוללות הזאת שעופר דיבר עליה, ושמעתי אותה גם מנציגי המשטרה, היא משהו שאנחנו צריכים לדעת לשים עליו יד. זה גבה כבר מחירים לא מעטים בחופים השונים, ולא רק אבי רן, זיכרונו לברכה, אלא עוד כמה כאלה שאנחנו יכולים להצביע עליהם. ההגדרה של עופר מצאה חן בעיניי יש יותר אלכוהול מאשר דלק בכינרת. אני נוטה לקבל את זה כמי שרץ מדי פעם לחפש טובעים כאלה ואחרים. זה משהו שאנחנו צריכים לתת לו מענה. שמחתי לשמוע,

שאתה מקבל את הרעיון של יניב על שילוב בין שיטור עירוני לשיטור ימי. אני חושב שזו יכולה קפיצת מדרגה. ובהנחה שאת כולנו מעניינת המשילות ולכולנו ברור שהתווך הימי הוא צורך לאומי, אז בואו נשנס מותניים. אני באופן אישי, עד כמה שאני יכול, אני אמליץ למשרד לביטחון לאומי ולמפכ"ל ללכת על מבנה שהוא מאוד דומה לצבא, כלומר שבתווך הימי, השיטור הימי יהיה כוח אחוד עם היבטים מודיעיניים כאלה ואחרים, ולאו דווקא בגישה של הפעלה מחוזית. אבל זו דעתי הפרטית ואין לי מונופול על השכל. אני בטוח שהייעוץ המשפטי של הוועדה יירתם לרשותכם. מוריה, נא לנצל את זה. תודה רבה לכל מי שהגיע לדיון הקצר והתכליתי הזה, תודה רבה ללאה על ההכנה של הדיון הזה, לנועם ולכל מי שנתן ידו בעניין הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.